שלום לכם, אנחנו בישיבה השלישית היום בוועדת העבודה והרווחה, ט"ז באייר התשפ"ג, 7 במאי 2023. הנושא הכללי זה פרק ח' (גמלאות וקצבת גישור), להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית,

עד

לגבי צה"ל. לגבי גופי ביטחון אחרים, נמצאים באותו חוק אבל יש להם סעיפים נפרדים. יש לי שאלה סוציאלית קצת.

ראיתי את הסקירה של הממ"מ אבל הם יוכלו להסביר על זה יותר טוב. למשל רכיב אחזקת רכב שמעודד אנשים להחזיק רכב, הוא מותנה והוא מתמרץ אנשים לאיזושהי התנהגות

אני לא שומע ממך שאתם תיתנו לו פנסיה צוברת. אי אפשר להשאיר בן אדם קשיש בפחות כסף בגלל שזה היה - - - היום מבנה ההסכמים מחייב אותנו לתת הפרשות לצוברת. זאת אומרת הוא לא

לא לשנות את ההצעה שהגשנו. אבל כן תהיה הפרשה פנסיונית גם על הרכיבים המוחרגים.

אני רוצה באמת לראות את השקף. תעשו את זה כמה שאפשר קצר.

שאלת על מי זה

הדבר הזה גרם לצמצום של תוספות בבסיס השכר, מה שהפחית חלק מההפרשות הצוברות לרוב העובדים, והוא יצר רכיבי שכר שמתמרצים התנהגויות פסולות. אנחנו יכולים לראות פה את ההבדל היום בין ההפרשות לעובדים בתקציבית,

ועובדים בצוברת משמאל,

החוק פה בעצם מדבר על זה שהצדדים להסכמים קיבוציים יוכלו להחריג רכיבים. החשש של גמלאי צה"ל הוא שבגלל שהם לא מיוצגים בהסכמים קיבוציים, הם לא צד ואין להם

בגלל שצה"ל

אז בין השאר אם אני נותן תוספת לעובדי מדינה שהצדדים מנהלים ביניהם,

אז התוספת ניתנת בלי ייצוג לצה"ל. היום אם ניתנת תוספת של 100 שקלים, עובר אליהם 100 שקלים,

צריך פירושים או שכל מילה הייתה מובנת? למה פגיעה בשוויון? כי לדעתנו עצם זה שחלק מההסתדרויות

ואנחנו ההסתדרות הרפואית עוד לא נכנסו למשא ומתן הזה,

שזה כל מיני רכיבים שמותנים בתנאים מסוימים כדי שהעובד יקבל אותם, החוק באמת

שאותו רכיב הוא לא חלק ממשכורת היסוד של העובד,

אולי תסבירו מה הכוונה בהצמדת משכורתו? יש עובדים שהשכר שלהם נקבע לפי הצמדה לעובד אחר,

לעובד שחל עליו הסכם קיבוצי

זה פשוט הדוגמה היחידה גם בממ"מ, גם בהצעת החוק. עיקר ההצעה מתייחסת לרכבים חדשים, לאו בהכרח

הדוגמה של הוצאות רכב

אחרי סעיף קטן (ג)

בהגדרה "סעיף שכר מוחרג" שבסעיף 8, פסקה (1) תיקרא לגבי עובד שירותי הביטחון כאילו אחרי "לעובד שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות", נאמר "וכן מגיע לעובד המדינה שאינו עובד שירותי הביטחון, שוטר או סוהר". ׁׁׁ(3) בסעיף 71א בכותרת השוליים, במקום "המשכורת הקובעת" יבוא "המשכורת הקובעת,

בהגדרה "רכיב שכר מוחרג" שבסעיף 8, פסקה (1) תיקרא כאילו אחרי "לעובד שדרגתו כדרגה

בהגדרה של משכורת קובעת באזור שאנחנו מתקנים זה החלק הכללי ויש סעיפים ספציפיים לעובדי שירות הביטחון כולל שוטרים וסוהרים. מה שאנחנו מציעים בתיקון פה זה פשוט לקרוא את אותו תיקון שעשינו לעובדי המדינה הרגילים, להחיל אותו גם על גופי הביטחון בשינוי אחד קטן. בחלק מהתנאים שהקראנו לפני זמן קצר יש תנאי שהרכיב הוא מגיע לעובד שדרגתו הייתה כדרגת פלוני ערב פרישתו מהשירות, זאת אומרת התנאי היה שאותו רכיב מגיע לעובד מדינה. כשאנחנו קוראים את הסעיף המותאם לשוטרים או לסוהרים, אי אפשר להגיד שאותו רכיב מגיע לעובדי מדינה כי אנחנו לא מדברים על עובדי המדינה אלא אנחנו מדברים על שוטרים וסוהרים, לכן אנחנו פשוט אומרים שקוראים את הסעיף שהקראנו בהתחלה באותה צורה בשינוי שלהלן, זה השינוי שהוצג, שבמקום התנאי הראשון יקראו את התנאי החדש שכתוב בסעיף 63א1 החדש. אותו דבר גם לגבי סעיף 71א. סעיף אחד שוטרים וסוהרים והסעיף השני זה לעובדי שירות הביטחון. אם אני מבינה נכון, במהות אין הערות ואנחנו צריכים להתגבש על הנוסח, אם נלך על הנוסח הזה או על הנוסח החלופי, אבל מבחינת המהות לשירותי הביטחון יש הערות במהות של ההסדר? מיכל: שמי מיכל ואני יועצת משפטית בשירות הביטחון הכללי. אין לנו הערות למהות ההסדר. אנחנו הסכמנו לנוסח הממשלתי. לגבי הנוסח שהובא בפנינו לפני שעה קלה, אנחנו עוד צריכים להידרש אליו כדי לבחון אם באמת עולה בקנה אחד עם ההסכמה, אם זה באמת מבחינתנו רק שינוי נוסח, ואנחנו נעדכן. אז אתם תהיו מתואמים עם היועצת המשפטית לגבי הניסוח המדויק. משטרה, שב"ס, מישהו אחר שיש לו הערות? המוסד מצטרף לעמדת השב"כ. בסדר גמור. סעיפים 8, 63א1 ו-71א לחוק הגמלאות כנוסחם בחוק זה יחולו על גמלאישפרש מהשירות ביום תחילתו של חוק זה ואילך. זה אפרופו הערה שעלתה פה על ההבחנה בין גמלאים פעילים לבין גמלאים חדשים. כל ההסדר הזה יחול רק על מי שפרש מהשירות ביום תחילתו של חוק זה. מכאן ואילך ולא רטרואקטיבי. תיקון חוק שירות הקבע (גמלאות). כאמור, חוק שירות הקבע (גמלאות)

למשרתי הקבע. זה בעצם הסדר שהוא מקביל ולכן צריך תיקון גם בחוק הזה.

הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה-1985 בסעיף 5 - בהגדרה "המשכורת הקובעת", ברישה ובפסקה (1), אחרי "לרבות התוספות הקבועות" יבוא "ולמעט רכיבי שכר מוחרגים"; שזה אותו הגדרה של המשכורת הקובעת, שבעצם אומרים שאפשר יהיה למעט ממנה רכיבי שכר מוחרגים. "רכיב שכר מוחרג" רכיב שכר שמתקיימים לגביו כל אלה: הוא מגיע לחייל שדרגתו כדרגה שהייתה לפלוני ערב פרישתו מהשירות, מקורו בהסכם קיבוצי שהמדינה צד לו, אשר נחתם ביום י"ב בסיוון התשפ"ג (1 ביוני 2023) ואילך (בהגדרה זו ההסכם הקיבוצי); נקבע בהסכם הקיבוצי כי הוא לא יובא בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת לעניין הוראות חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970, הוא לא היה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי, לעניין זה, רכיב שכר שבא במקום רכיב שכר אחר שהיה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי ולא נכלל בחישוב המשכורת הקובעת ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי' ייחשב כרכיב שכר שלא היה קיים ערב החתימה על ההסכם הקיבוצי"; זה באמת הסדר שהוא מאוד דומה, רק גם פה לגבי משרתי הקבע הם לא צד להסכם קיבוצי, לכן זה לא יכול להיקבע בהסכם הקיבוצי עצמו, אז בגלל זה נאמר "מקורו בהסכם הקיבוצי", כלומר הוא משתרשר. זה רכיב שמשתרשר אליהם ולכן הנוסח הוא טיפה שונה על הסדר דומה. חוק שירות הקבע (גמלאות) תחילה ותחולהסעיף 5 לחוק שירות הקבע (גמלאות), כנוסחו בפרק זה,

יחולו על גמלאי שפרש מהשירות ביום תחילתו של חוק זה ואילך. תודה רבה על ההקראה. אם יהיו תיקונים נוסחיים שתסכמו, אז את התיקונים תקריאי בישיבה הבאה. אני רוצה להודות לכולכם על ההשתתפות בישיבה. הישיבה הזו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:57.